שלום לכולם, צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את הוועדה. התכנסנו לדיון שבעיניי הוא מהחשובים ביותר בתקופה הזו, בנושא התמכרות של בני נוער למשככי כאבים.

ומצבם הנפשי והמנטלי בתקופה המאוד קשה הזאת של השנתיים האחרונות. נמצאת פה

וגם עם פניות שמגיעות לקו הסיוע שלנו, אנחנו רואים את אותם נתונים שהוצגו גם פה חרדה, בידוד, דיכאון, הפרעות אכילה, ניסיונות אובדניים, שימוש בחומרים ממכרים.

כל דיון כזה, הוא רק בעצם עוד סימפטום למשהו הרבה יותר רחב. וכמו שאמרה מיכל ממועצת התלמידים, למעשה, לא מדברים על שוליים, ולא מדברים על קצה שולי הסיכון הלכו והתרחבו, ואגיד שאין בית שזה פסח מעליו. זאת אומרת, כולם מתמודדים עם מציאות כמעט בלתי אפשרית. אני רוצה לומר משהו, לא צריכים לפתור יש מאין, וגם אמרנו את זה בדיונים האחרונים. בתחילת תקופת הקורונה, הייתה יוזמה של מנכ"לי המועצה לשלום הילד, ובעצם הוקם שולחן בין-מגזרי לילדים ונוער בתקופת הקורונה תחת משרד רוה"מ, בהובלת המנכ"לית שלנו, ורפרנטית משרד המשפטים מיכל וולף. ישבו שם בשיתוף פעולה מרגש, גם אנשי מקצוע, גם משרדי ממשלה, הורים, נציגי תלמידים, ארגונים אזרחיים, כולם ישבו יחד כדי לשמוע ולעשות את כל האתגרים והצרכים. ונכתבה תכנית מפורטת שחולשת על זירות שונות, ודורשת שיתופי פעולה בין גורמים שונים, כי שוב, ההתמודדות כל פעם בזירה אחרת,

כולנו מבינים זה כבר לא מה שייתן את המענה, אלה שיתופי פעולה, ותפוסה באמת הוליסטית רב-ממדית, שרואה את הילד 360. באמת, זה צו השעה. לא היו צריכים לעשות את זה מחר - אלא כבר אתמול, כבר לפני שנה, ושנה וחצי. התוכנית הזאת באמת מציירת את השלבים ואת הפעולות שצריכים לנקוט.

הכול כתוב, התכנית כבר מוכנה. ואני לא קוראת תכנית עבודה, אני קוראת לה תוכנית הבראה לא פחות, כי הילדים הם ילדים במצוקה. הילדים שלנו בסיכון. לא מזמן היה דיון שקראו לו המגפה השקטה. המגפה כבר מזמן לא שקטה. המגפה היא כתובה, והכתובת לא כתובה על הקיר, אלא היא זועקת, היא זועקת מן הקיר. אני רק אגיד ממש בעוד משפט אחד. אותה תוכנית הבראה, מתייחסת בעצם גם לחוסן הנפשי של ילדים, וגם החיזוק במתן כלים לאנשי מקצוע, והורים כמובן, שצריכים גם את התמיכה ואת החיזוק ואת הכלים, ומענים קהילתיים כמובן, וחיזוק מערך האיתור של אותם ילדים בסיכון.

תוך שיתוף פעולה בין-משרדי בין גורמים שונים שכולם יראו את טובתם ורווחתם של הילדים. אני מאוד מקווה שירימו את הכפפה, וישקיעו בזה משאבים, לא רק דיבורים, אלא משאבים באמת. וייקחו ויוציאו את זה לפועל, כי בסופו של דבר, אם נקיים דיונים פעם על התמכרויות, ופעם על בריאות הנפש, ופעם על בידודים, ופעם על אובדנות,

כולם מדברים אותו דבר המצוקה. פשוט צריך תכנית, להשקיע בזה, לשים את זה בראש סדר העדיפויות, ולבחור בילדים, לא פחות מזה. לירון, אני חושבת שאת כל כך צודקת. אני חייבת לומר שאנחנו שמונה חודשים כבר בכנסת, וכרתו כל כך הרבה יערות מוועדות, מסקנות של ועדות, תוכניות שרשומות. אני חושבת שהכנסת פה ומשרדי הממשלה מלאים בתוכניות מצוינות, כשיש שם מסקנות מצוינות, אבל אף אחד לא מיישם אותן. ועוד נייר, ועוד דיבור. וכמו שאמרתי בהתחלה מדברים,

ונזמין עוד פעם, ונדבר,

ונקים עוד ועדה, ושוב יהיו מסקנות, וזה יהיה יפה או על הקיר, או בארון.

הגיעה השעה להתחיל ולהניע את התוכניות המדהימות. לא צריך להקים עוד ועדה, ועוד מישהו שיכתוב מסקנות. יש מסקנות. יש ועדות מצוינות שכבר ישבו על המדוכה והפכו כל אבן, וכתבו מה צריך לעשות. ובאמת, הגיע העת שיבחנו אותנו במעשים, כך אמרה אחת השרות בממשלה הנוכחית, אז הגיע הזמן שנבחן אתכם במעשים. אנחנו נעצור פה את הדיון. ברשותך, אני ישבתי בוועדה הזאת עם שני ראשי ועדה קודמים, ושמעתי את אותן מצגות, ואני לא אומר את זה בציניות, יפות ומכובדות, ושום דבר לא זז. אז אני אומר, בואו נתחיל מהדברים הקטנים. מה הכוונה של הורה שהוא לא מעורב. אם הילד שלך קיבל פנטניל מדבקות, זה אומר שהוא היה כבר כמה פעמים אצל רופא עם תלונות על כאבי תופת איך אתה יכול להתעלם ולא להיות מודע לכך? ההורים הם לא שחקני משנה. האם רופא המשפחה לא מיידע את ההורים שהבן שלהם הגיע עם בעיות של כאבי תופת, שהוא צריך לקבל תרופות נרקוטיות איפה הדבר הזה? הרופא חייב לדווח? אני חושב שמין הראוי. מדובר פה במגפה. אם הוא קטין, הוא חייב לדווח. אבל אם מדובר בילד בן 16, 17, אני חושב שמין הראוי שידווח להורים. תיקחו ליד תרופה של אחת התרופות הנרקוטיות, היא נראית מאוד תמימה. אז בוא נתחיל עם הדבר הקטן. אני מוכן בהתנדבות שאנחנו נדביק מדבקות תרופה זו ממכרת. אינה מיועדת לשימוש ממושך. אין לנהוג תחת השפעת התרופה הזאת. הצעתי את זה לוועדת הסמים לפני שבע שנים, משום מה זה לא זז קדימה. התרופות הן מאוד אינוסנטיות, הן נראות מאוד תמימות, ולכן, צריך להסביר את זה. כשבן-אדם עובר ניתוח, ואשתו הולכת לרופא לקבל מרשם, רושמים לה תרופות נגד כאבים, אף אחד לא אומר לה: גברתי תיזהרי, התרופה הזאת עלולה להיות ממכרת. לדבר. דבר אחרון בנושא הגמילה שהוא קשור קשר ישיר להתמכרויות. משרד הבריאות מערים קשיים גדולים מאוד על הטיפול בתרופות הגמילה, לשם הדגמה, בכל איזור הצפון אין אף בית מרקחת שיכול לנפק תרופות גמילה. לא ברור למה הוא עושה את זה, וזה חלק מהתהליך הזה. אני עוצר כאן, כי זמננו קצר.

מוערך. קודם כל, תודה רבה על הדיון. אני חושב שנגענו בתמצית הדברים. גם חלקכם קיצרתם, וגם היו כאלה שרצו לדבר. אני מאוד מסכים עם הדבר האחרון שלירון אמר, שבעיניי הוא בסייפא, ואולי הוא הדבר הכי משמעותי פה. זה נכון על שיגרה כפי שאמרתי, וזה ודאי נכון על קורונה. הכול קשור לכול. אנחנו לא יכולים להפריד את כל המרכיבים, לא של הדיונים על משככי כאבים, ולא של קנאביס, ולא של אלימות בבתי ספר, ולא של אלימות מינית בבתי ספר, הכול חלק מאותה מערכת רחבה באיזה מציאות חיים בני ובנות הנוער שלנו.

זה גם נכון עלינו, המבוגרים, אבל ודאי נכון על המערכת.

אנחנו כל הזמן צריכים להיות בתוך הראייה ההוליסטית הזאת של איך נותנים מענה. כן חשוב לי להגיד, בהמשך למה שחברת הכנסת וולדיגר אמרה כן קורים דברים, גם במשרד החינוך קרו הרבה פעולות בשנה, שנתיים האחרונות, וגם בחודשים האחרונים כדי לנסות לתת מענים טובים יותר. זה אפילו לא קשור לממשלה כזאת או אחרת, זה קשור לעובדי ועובדות משרדים שמבינים שיש אתגר, לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים הדברים לא באים ישר לידי ביטוי. אבל כן חשוב לי להגיד, אני יודע שיש הרבה מאוד מאמצים גם ממשרד הבריאות, גם בבט"פ, באמת מנסים לתת מענים. התופעות קשות. כמו שדוד אמר פה בסוף אם ילד מגיע, והולך שלוש, ארבע פעמים לבית המרקחת, ואומר לרופא, או לרופא המשפחה

כאבי תופת כרוני בגב, או לא משנה איפה, והוא מקבל אחרי זה את אותו משכך כאבים שהוא מתמכר אליו, אז זאת בעיה, ולא כל מורה או מורה יכולים לתת לזה פתרון.

התפקיד שלנו בעיניי כל הזמן לתכלל את כל המרכיבים, גם את החברה האזרחית, גם יוזמות כמו של מאור עם משרדי הממשלה איתנו, וכן למצוא, ופה אני גם אומר, ומפנה אתכם, אם יש לכם רעיונות ספציפיים לתיקוני חקיקה שצריכים לעשות, לשיפור של תקנות, להוראות של משרדים, לחוזר מנכ"ל שצריך לחדד, זה בדיוק המקום שלנו. אביגיל מהצוות שלי, שגם רושמת פה את הכול, וגם זמינה, בת-שבע, יכולה להעביר לכם את הפרטים. במידה ויש לכם דברים, תשלחו לנו. אמרתי את זה בהתחלה, ואני אומר את זה גם פה. מבחינתי, גם הכתבה אתמול בערוץ 12, שאני השתתפתי בה, חלק מהסיבה שאני בחרתי להשתתף, היא כדי להעביר מסר שההתמודדות של כל אחד מאיתנו בחברה היא דבר מורכב, וכולנו איפשהו נמצאים בעולם ההתמודדות הנפשי, בעולם החרדתי, והטיפול הוא גם לטפל עם חברים וחברות, גם לדבר עם מורה ומורה.

לי היה חשוב, למרות שהתלבטתי להשתתף כדי גם להקל, אם אפשר קצת על בני נוער, או על כל מי שנמצא במצוקה וקשה לו או לה. שוב, זה היה תמציתי מאוד. מבחינתי, יש לדיון הזה עוד המון לאן ללכת. וכמו שאני מבטיח תמיד ומשתדל לקיים, זה ממש לא סוף פסוק. אנחנו נקיים עוד דיון גם ספציפית בנושא הזה. תודה רבה לכולם. המשך שבוע טוב.

הישיבה ננעלה בשעה 12:55.